ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, חברים יקרים. אני מרשה לעצמי לקרוא לכם שותפים כי אתם כאלה. היום יום ראשון י"א בחשון תשפ"ב,

למה אתם רוצים לסגור את מפעל אנרג'י בשדרות? זה לא נושא הדיון וכל מי שיפריע היום, יצא החוצה.

נדון בהן, נסיים את ההקראות ואחר כך נעדכן על מועדי ההצבעות וכמובן נודיע על זמני הגשת ההסתייגויות בתקווה שנגיע כולנו להסכמות, כל חברי הוועדה, אופוזיציה וקואליציה כאחד. לפנינו שבוע עמוס. אני מודה לחברי הוועדה מראש על השתתפותם והירתמותם לכל הדיונים וכן לצוות הוועדה שנמצא כאן

אנחנו בפרק ב' של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית שעניינו התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים. חידוש אחד שיש בהצעת החוק הוא שהחוק הזה יהיה חוק שעומד בפני עצמו ולא איזשהו פרק בתוך חוק ההסדרים. כך הוא יישאר לעתיד לבוא. 2.השם פרק זה יהיה "חוק התחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025 (התחשבנות בעד שירותי בריאות בבתי חולים ציבורים כלליים), התשפ"א-2021".

אנחנו מעבירים תקנות שלא ראינו אותן. זה משהו קצת לא הגיוני. נגיע לסעיף 9 ואז נדבר עליהן. ביתר הדברים הם יעמדו בשנת

כשהן מעודכנות למחירי שנת 2021 לפי שיעורי העדכון לאותן שנים, בתוספת שיעור הקידום לשנת 2021. ההגדרה הזאת של בסיס ההתחשבנות היא הגדרה מאוד חשובה

אני מבקש להעיר הערה.

כל הנושאים האלה שאנחנו מדברים למשל על בית החולים אסותא וכל הדברים שאת אמרת בהתחלה, זה באמת לא נושא לחוק ההסדרים. זה נושא שצריך לקיים דיון עליו. אני לא יודע למה עושים את זה. גם אצלי זה היה. קיימנו את הדיון הזה.

אני בעד.

בית החולים אסותא אשדוד אכן נפתח בסוף 2017 והפעילות שלו לא הייתה מלאה ב-2018. לכן החלטנו כן לקחת

מה שטוב לבית חולים,

לכן בחרנו שנים מייצגות שהן חלות על כלל בתי החולים למעט

בהמשך למה שציין חבר הכנסת על בתי

אנחנו כבר שנה וחצי במציאות אחרת.

נקיים כאן דיון על 1.7 ועל 1.4, גם אם היה כאן 1.9, יכולנו לדבר. אני חושב שלרוב האנשים כאן קשה מאוד לאמוד את המשמעות של המספרים האלה. הפעילות החולים מאז התחילה הקורונה, יש שינוי משמעותי.

כלומר, אי אפשר להבין מה רוצים לומר לי כאן. ממוצע סך העלויות של שירותי הבריאות ל-2018, אחר כך בניכוי הברוטו, אחר כך להוסיף 1.7, ואתה לא מצליח להבין כלום. מבחינתי בבסיס ההתחשבנות צריך להיות מספר,

מה שיאפשר להבין את הדבר הזה. בעיניי אנחנו עושים צחוק

גם הציבור רוצה להבין. לכן הכול מצולם ואפשר להיכנס לדיוני הוועדה כולם ולהסתכל.

לשבת באופן פרטני,

סוד שבחלק מהימים אני ישנה בכנסת - אפשר לתפוס כל הזמן. גברתי היושבת ראש, אני רק מבקש אם את

להיות שכולכם תבואו ותגידו שזה מאתגר אבל אפשרי, אולי אפילו לבטל את ה-קאפ. למה אי אפשר לעשות את זה

חשוב להסביר לגבי המנגנון וניתן לו דוגמה מספרית. נניח שבעולם של קאפ ישן, יש תקרה שהיא 100 שקלים והביצוע של קופת חולים בתוך בית חולים מסוים הייתה 150 שקלים,

בשנים הקודמות, 2019-2018. התקרה היא

לא נגיד איזה כדי דלא לייצר בעיה.

הנוסחה הזאת היא בלתי אפשרית על פי החוק. רועי, אתה מטעה. זה יותר מהממוצע ואין גידול של 45 אחוזים בתקרות במערכת.

מי שמדבר,

אני רוצה להבין לבסיס. אם אפשר סך כל פעילות בתי החולים ולא בית חולים ספציפי.

אני רק אבקש לציין את השם לפני שמדברים.

5 שיש בהמשך ואת כל ההפחתות האלה

יש לנו בסיס נתונים די גדול. אנחנו 11 בתי החולים , 50 אחוזים ממערך האשפוז. כמה מתוכם ה-4.5 באמת פוגע בהם? או ארבעה

זה החולי המרכזי של המערכת - פער בכל אחד מבתי החולים

זאת הדוגמה. אני מבקש שלא יצביעו לפני שיהיה כאן פתרון.

אתה אומר 2.3 אחוזים ולא 1.7. לא 2. הממוצע לאורך זמן הוא 4.5 אחוזים. זה השיעור שצריך להיות בחוק. קופות החולים אומרות קחו אחורה ל-1.4 ובתי החולים

בסעיף הזה יש סכום מסוים שמוקצה לאותם

שדייתנו את כל הכסף לקופה, למה לבתי החולים? גם את סעיף 9 צריך לזכור וצריך גם לזכור שיש - - - אני מציע סעיף 9 לקופות. אחרי סעיף 9, מה נראה בטבלה? עדיין את הגירעון של ה-200 מיליון. יש

אמירה אחרונה. לגבי השירותים, חלקם זה גם כי יש לנו רצפת צריכה. אני חושב שחלק מהשירותים יכלו להיפתח בקהילה והשירותים האלה גם היו עולים פחות, גם היה פחות עומס בבתי החולים וגם לאזרחי המדינה הייתה יותר בריאות.

ינון,

זה במהלך השנים 2018 ו -2019. כאשר אנחנו מדברים על אותם מבחני תמיכה נתמכים של הדברים האלה,

תורים, כאן זה מבחן התמיכה לקיצור תורים. זאת ההתייחסות הזאת.

בסעיף ההתחשבנות כתוב בניכוי מחיר ברוטו של השירותים הנתמכים. שירותים נתמכים, אמרת MRI. לא. שירות נתמך, יש

צריך להגדיל את התקרות ושהמדינה תפצה את קופות החולים בגין הפעילות זאת באמצעות מבחני תמיכה אבל את סכום הכסף שנלקח מפוליסות ביטוח של תושבים שקנו את זה ואמרה

ה-MRI. צריך להפנות גם אליו, אם יש מבחן כזה. זה לא אותו מבחן.

הדוגמה של MRI היא דוגמה נכונה אבל לא להקשר הזה. זה רק לניתוחים. כל היתר, זה כן בתוך הבסיס. נכון.

אני אשמח לדבר אתך על זה בסיום הדיון או בהפסקה. נשב ביחד עם האוצר כדי לראות מה יכול להיות. אני כן אומר שגם בתיקון במה עשינו עכשיו בקיצור תורנויות של מתמחים, ההסתכלות הייתה באמת מתוך הראייה הזאת שלך, הראייה

קאפ אחד לפניו, הסעיף הזה היה משמעותי מאוד.

היו תנאים שאי אפשר היה לעמוד בהם. ואז לא מצאת את המטופל שעומד בתנאים האלה. ואז אי אפשר היה להוציא.

זאת אומרת לא כל אחד.

בן אדם שאושפז וטופל בבית החולים בצפת. תבוא הקופה ותגיד שיש לה מיטה כדי שהיא לא תקבל את הקנס, אבל המיטה

מעולה. אז נחיל את זה אחרי שהמיטות ייפתחו.

תבינו שלא יהיה מקום בפנימיות. עדיין הפנימיות השנה יורדות. הפנימיות יורדות בגלל הקורונה. אפשר לקבל נתונים? אני רוצה לשאול את משרד הבריאות מה שיעור

רגע, לפני התפוסה, לראות את הפריסה שלהן. בואו נראה כמה מיטות יש

אני מדבר אתך על מצב שכמה חודשים נמצאים במשא ומתן גם אחרי התערבות שלי, שביקשתי שישבו אתם ויסגרו אתם אבל עדיין לא סגרו אתם את העניין הזה. אני שואל, תגידו לי, על הגב של החולים? אני חבר קופת חולים כללית ואני אומר את זה. ברוך השם, אני מקבל שירות ואין לי תלונות אבל אני אומר איפה

אני גם חושב שצריך לשנות את זה לשר הבריאות ולא השרים. אני לא רואה כאן משהו רלוונטי לשר האוצר. ושהצו יהיה באישור ועדת הבריאות של הכנסת.

אני מבקשת לדעת על בסיס מה נקבעו שני אחוזים ו-2.72 אחוזים.

המשמעות לשיעורי הקידום זה לקדם אותם לשנת 2021. השיעורים שאנחנו רואים כאן הם שיעורים שהם בהלימה ואנחנו הסתכלנו על הנתונים בשנת 2020, אנחנו לא יודעים לנבא עתידות אבל מה שיש לנו,

שיעורי הגידול במציאות, בגלל הקורונה היו מעט נמוכים יותר. חשבנו שנכון להעלות את זה קצת כלפי מעלה מכיוון שהבנו

אם נאמר כאן לדעתי בדיון הקודם שמקדמים את הסל לקופות לפי דמוגרפיה, אז גם התקרות צריכות להיות מקודמות לפי הדמוגרפיה. זה אומר שבכל

כל הקידומים צריכים להיות 2.1 אחוזים בהתאם לקידום של סל הבריאות. זה בכלל לא הקידום של הסל, 2.1. אנחנו ממשיכים. שיעור הקפיטציה. "שיעור הקפיטציה" של קופת

בעבור שירות אשפוז במחלקות פנימיות - נחתם בין בית החולים הציבורי הכללי לבין קופת החולים,

זה יהיה גובה התוספת הריאלית.

הם אלו שמשפיעים על השאלה או אם פקטור מאוד משמעותי בשאלה האם ייחתם או לא ייחתם הסכם לאשפוז בית. ברגע שהמחלקות הפנימיות היו מבינות או היו חושבות שחתימה על

אני חוששת שיש כאן איזשהו סעיף שיפגע לנו במיוחד בבתי חולים קטנים ופריפריאליים. בתי חולים קטנים נמצאים באזור של פריפריה והפריפריה חולה יותר והפנימיות שם

"השרים" שר הבריאות ושר האוצר. כאן שאלת מיליון הדולר והוא האם התעריפון הוא ריאלי? האם הסכומים שכתובים שם הם באמת הסכומים שעולים לקופות?

נכון. מדברים על הפנימיות וזה שלך.

בואו נתחיל עם אשפוזי הבית. אשפוזי בית זה דבר חשוב ואשפוז בית, כפי שנאמר על ידי רועי, זה חלק מהאשפוז בבית החולים ולכן מן הראוי שבית החולים ימשיך לטפל בחולים ואכן זה דבר מבורך ואכן זה בהחלט יהיה

תקשיב, אתה בלבלת אותי. מבחינתי כתוב לי כאן החישוב תקרת צריכה ברוטו. רגע. נריה, כמה את אמרת שזה? בערך 90 מיליון? רגע. לפני המיליונים, אני רוצה לדבר על ניסוח של משפטן שמנסה לקרוא את זה. מבחינתי יכול להיות בחישוב תקרת צריכה ברוטו שזה יהיה

לא הבנתי מה ההבדל בין הברוטו לנטו.

13.5, אלה ההנחות. שבעה מיליארד. הפער בין הנטו לברוטו הוא אחוז הנחה. אני מפריד

בעצם העובדה שלוקחים חלק בעולם של חסד וחמלה, שזה עולם הבריאות,

אשריך. צדיק. (1)השרים או מי שהסמיכו לכך מבין עובדי משרדיהם, יחשבו

70 אחוזים הנחה על כל שירות ועכשיו הייתה אמורה להגיע הישועה, מתקנים פעם בארבע שנים - עכשיו זה חמש שנים, היה שלוש שנים את התקרה. עכשיו ראיתם מה עשו.

למעט אולי כמה ציבוריים,

ואז הם גדלים בפעילות ובסופו של דבר גדלים באלפות, מה שראיתם, בהנחות מאוד גדולות אבל הם מסוגלים

הוא שולח אלי את המטופלים.

מישהו שולח אותם אלינו. בואו נשים דברים על דיוקם. מוריס אומר שהוא לא רוצה את הכסף ואנחנו מסכימים. חבריי, תנו לי להגיד את מה שאני אומר בעצמי.

אין משהו אחר מעצם זה שהמדינה אולי נותנת לקופות את האפשרות לקבל את ההנחה בלי לעשות איזושהי

אני רוצה לשמוע אותם. משרד הבריאות, מי זה בית החולים שעומד על גידול של מעל 4.5

קשה בשלב הזה לומר כי אין לנו נתוני

כמה עולה ביקור רופא בבית חולים? כמו שני קרואסון וקפה.

יש בזה גם שירותים אמבולטוריים. חס וחלילה זה לא אומר שבקהילה לא צריך שיהיו השירותים האלה.

יש לנו מצגות ואנחנו נראה. גם לי יש מצגות. אני רוצה לענות לקופה. אני חייבת לענות.

כמו לאסותא,

עם הקופות כדי שמקומו של בית החולים ברזילי לא ייפקד.

הדבר הזה הוא זה שגרם לנו עכשיו להיות חייבים במס

אנחנו נדבר גם עם משרד הבריאות ונחשוב על הסעיף הזה,

בסדר? אני מבקשת לגבי 2021. צריך לעשות ביקור בבית

אבל זה לא חישוב שונה. סעיף 4 קובע את הדיפולט איך זה יתחלק ושם באמת העיקר אלה הן המיטות, זה מה שאת אומרת, וסעיף 3 מאפשר להתחשב בעוד דברים.

שמכשירים רפואיים יקבלו את אותו משקל של מיטות. יש כאן היפוך של

אופיר אמר שאם ככה אל תתקצב אותו אלא תתקצב רק את הפריפריה. אתה שאלת את אופיר בפרפראזה ולכן אמרתי את זה.

מוטרד מהסעיף הזה כי יש כאן בעצם שני דברים שמתנהלים במקביל. מצד אחד יש רצון, ואנחנו העלינו את זה כבר כמה פעמים וגם משרד הבריאות העלה את זה כמה פעמים וגם משרד

יכול להיות שצריך באמת להכניס כאן איזושהי הבנה שבהינתן שמשרד הבריאות רואה צורך בחיזוק אזור מסוים או חוסר מסוים, שמשרד הבריאות יוכל

לפי מה שכתוב היום. נשקול גם את השיקול הזה בתוך השיקול של המכשירים.

אני לא רוצה לחלק את זה לאזורים. לפי התקנות שיש היום.

נמצא.

אני באמת מנסה להבין הגיון. יש מכשירים שהם תחת רגולציה של משרד בריאות וזה בסדר

זה עולה עשרות, אם לא מאות, מיליוני שקלים.

לרדיותרפיה.

לא מכיסו של משרד האוצר,

אז שלמו את זה כי זאת בושה אם מישהו חושב לעשות את זה אחרת אלא אם מישהו אחרי כן מחזיר לנו את הכסף. הנקודה

גם סכום אפס. זה מסביר מה זה סכום אפס. חלוקת התוספת הריאלית לצורך חישוב תקרות הצריכה ברוטו כאמור בסעיף 2 לעניין כל בית חולים ציבורי

אני רק אומר שאני מסכימה עם זה שזה צריך לבוא לוועדה, זה צריך להיות מוצג כאן, צריכה להיות לנו אמירה מאוד משמעותית שכן תילקח בחשבון.

יכול להיות שזה גם יהיה אינטרס של בתי החולים וגם של קופות החולים

התקרות כי יש שם צמצום במספר המאושפזים כי השאר באשפוזי בית אבל עדיין

שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות בדבר חובת דיווח של בתי החולים הציבוריים הכלליים, למשרד הבריאות ולמשרד האוצר, בכל עניין הנוגע לעלויות מתן שירותי הבריאות.

אני אתחיל בהתייחסות לטענות המשפטיות שעלו בסוף הדיון הקודם ואני מקווה שנפתור אותן אחת ולתמיד. לפחות

אתה צריך לומר שהנושא בבג"ץ ויש דיון ב-4

חברי הוועדה צריכים לדעת על כך. אני אומר הכול, אם אתה תאפשר לי. בג"ץ לא דחה את זה אלא קבע דיון בנושא. הדסה

תעדכני את התעריפון ותעשי הכול אפס, בלי הנחות. זה שאת תגידי את הדבר הזה נריה, זה פשוט לא יאומן. זאת החלטת הממשלה. בדיוק מה שאמרתי. שאת תגידי את הדבר

אנחנו לא יודעים מה הסכום שמופיע בביטוח לאומי, אנחנו לא יודעים מה הקריטריונים. בחוק אין כל קריטריונים לחלוקה, אין כל הסברים איך קובע

אני לא אומרת שלא אבל לא להביא לכאן טיוטות ולהסתמך עליהן. בוא נסתמך על נתונים. כשהמדינה תפרסם. אל תפני אלי. תפני למדינה שתיתן את הנתונים

אני מסכים עם רקפת. צריך להפסיק את ההתנגשות בין בתי החולים וקופות החולים. אם תקטינו את זה מ-20 אחוזים

בשנים 2023 ו-2024 כמפורט להלן, לפי העניין: אם ההיקף המוצע של שירותי הבריאות

2021 ו-2022 היה עד 92 אחוזים מתקרת הצריכה ברוטו

צר מצב שבו אם בית חולים במשך כמה שנים רצופות מייצר פעילות שהיא נמוכה מהרצפה, יכולה קופת החולים לצאת מבית החולים והרצפה הזאת תקטן לו. מצד שני שמו לזה מגבלה של עד 92

מן הסתם ככל הנראה זה יביא לאיזשהו שיווי משקל שבו לקופות החולים הגדולות בכל בית חולים ואגב, זה לא משנה איפה יהיה איזשהו שיעור שהוא קצת יותר גדול ולקופות הקטנות יהיה איזשהו שיעור שהוא קצת יותר

שלו כפי שראה קודם אלא באופן שונה בין קופות החולים.

כל אחד היה צריך לקבל איזושהי חליפה שתפורה למידותיו אבל אני רק חושבת על ה-קאפ הזה כפול ארבע ואני מוותרת ומעבירה את הדיון בחזרה לוועדת הכספים. אני בטוחה שלקופות החולים

המשמעות שלה תהיה פגיעה - שאנחנו חשבנו אותה לפחות סבירה - בקופות האחרות. חשבנו שהיתרון היחסי שיש לתת לקופות הקטנות זה מה שהצענו עם התקרות והרצפות המשותפות ואנחנו חושבים שיש תרומה נכבדה.

המטרה של הרצפה היא לשמור על יציבות פיננסית של בית חולים. בניגוד למה שנאמר כאן, ההצעה שהוצעה כאן, לוקחת כסף מבית חולים ומעבירה אותו.

את כופה על קופות החולים לשלם יותר לבתי החולים. זה בהכרח. לכן זה הכלי שלך להבטיח שכאשר המדינה רוצה

הצינור הזה כבר קיים והם כבר מכירים את דרך הפעולה הזאת.

בעיניי אני חושב שהוא עשה טוב למערכת הבריאות בזה שהוא הסכים לקחת את זה על עצמו. אני חושב שגם בתי החולים יסכימו בהקשר הזה שהצינור הזה הוא צינור שמועדף עליהם מאשר האלטרנטיבה שהייתה דרך קופות החולים, זו הייתה האלטרנטיבה בתחילת הדרך, ולכן

אז עולה השאלה אם אנחנו באמת מדברים על תקציב תוספתי או פשוט זה אותו כסף שהיה במערכת אלא שקודם הוא ניתן כתמיכות וכסובסידיה ועכשיו הוא ניתן במסגרת התשלום הקבוע. צריך להעיר לעניין הזה לגבי שנות

לפי זה היינו צריכים להעביר עכשיו לשיבא 20 אחוזים משלושה מיליארד שקלים, לכאורה.

בית חולים אחר כמו בית חולים זיו. אם

לכן גם הסיפא של פסקה (1) היא בעייתית כי היא מדברת על מתן תמיכות בשנת 2022. שוב אני אומרת שאנחנו לא מאיינים את סמכות השר ואנחנו לא מונעים ופותחים מסלול

זה גם לא נמצא במחיר יום אשפוז.

נכון. במידה ורוצים להגיע לשוויון, גם הכסף שמשולם דרך מינהל הגמלאות צריך להיות לסעיף הזה. אבל חסר בסעיף הזה ולא נאמר איך מעדכנים את הסכום

ברור שזאת הכוונה. האם הקידום הזה יהיה מחירים, האם יהיו בו אחוזי התייעלות, האם יהיה דמוגרפיה, האם הוא יהיה יותר אלה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לדון עליהם.

איזה מדדים

דרך קופות החולים.

נכון. בא גוף ממשלתי או לא ממשלתי ונותן את השירותים. לצורך העניין, בית החולים. במחירים שאתה קבעת.

אתה מחייב אותו לתת הנחה. אתה קובע לו את המחיר ואתה מחייב אותו לתת הנחה. זה לא הסעיף הזה. כבר דיברנו. זה בדיוק הסעיף הזה. זה העניין של ההגבלות. אתה קובע את

בית המשפט דן בנושא והגדיר שאין חובה על המדינה לספק איזשהו תקצוב כזה או אחר לגופים כאלה שהם פרטים. אנחנו לא מבקשים תקצוב. גם אם הוא קובע את המחיר והוא מחייב לתת הנחה? כן.

אני לא ראיתי את זה. זה מה שקבע בג"ץ. נשמח לראות את הבג"ץ הזה. אנחנו נראה את הבג"ץ הזה. באה כאן המדינה ואומרת משהו

בגלל שהטענה הזו חזרה כמה פעמים לגבי אחריות המדינה, אני מבקשת להבהיר שחוק ביטוח בריאות ממלכתי לא מייצר מערכת יחסים ישירה בין המדינה לבין בתי החולים.

זה מה שמודל התקצוב עושה אבל בבקשה לא לערבב את הסוגיה הזאת עם חובת המדינה לממן

היא במישור יחסים של בין המדינה לקופות החולים ולא במישור היחסים שבין המדינה

אנחנו נבחין ביניהם. הרציונל אומר שיש סמכות לעשות לבית חולים ממשלתי אם רוצים לייצר שוויון צריך להיות כמו בבית חולים אחר שמקבל תקציב, ומה שלא, כמו פיטורים,

אני רוצה לשאול שאלה את חברת הכנסת. אתה יכול לקרוא לי מיכל. אם בשנת 2014, אם היית צודקת וכל הבעיה הייתה בקביעת ההנחה שקבעה המדינה מהשקל הראשון, לא היינו צריכים לראות בבתי חולים מסוימים כבר

בגדול זה אמור להיות בתקנות. ההדרגתיות הזאת אמורה להיות בתקנות. אנחנו נעשה תרשים זרימה יפה ורציף, כזה שכל אחד ידע בפני מה הוא עומד ואיך הוא

בשלישי בבוקר אנחנו נקיים דיונים. בשלישי אחר הצהריים-ערב נקיים דיונים. אנחנו נעשה הפסקה לא גדולה.

כן, אבל אחר כך, באישור מליאה, נמשיך את

משרד האוצר, בואו תגיבו אתם על הסעיף הה. אני כן אומר שיש לנו גם חקיקה שהיא חקיקה מאוד מורכבת. הציגו כאן את העמדות.

והאנשים כאן רוצים לדעת מה זה כולל. אמרנו שנתקן גם את הסעיפים שהם סעיפים שמדברים על פיטורים, על השעיה

זה לעניין הסנקציות עליהן דיברנו ולעניין תהליכי אכיפה ובקרה. לעניין